בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.

ו' באדר התשפ"ג 27 בפברואר 2023. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו)